שלום לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא הצעת תקנות התעבורה (תיקון מס') אין כרגע מספר, תיקון שיקבל מספר סידורי כלשהו, התשפ"ב-2022, בדבר אכיפת האיסור על רכב הנושא תו נכה להחנות במקום חנייה לנכה המסומן כחניה של רכב מסוים שמספרו סומן בתמרור. ובפשטות, שיש שעות חניה על אזור חניה של רכב נכה, ומישהו חונה שם בשעות החניה שאסור לו לחנות גם. נעסוק בתיקון התקנות שיאפשר טיפול גם בנושא של חניה של רכב נכה באזור של שעות ספציפיות לרכב ספציפי. בבקשה שירה יהלומי, מהלשכה המשפטית של משרד התחבורה,

שלום ונעים מאוד, התיקון הוא בעצם השלמה לתיקון של חוק חניה לנכים שנעשה בשנת 2017 שבה התווסף האיסור של חניה לנכים במקום חניה של נכה ייעודי. כדי שניתן יהיה לאכוף את העבירה הזאת, נדרשת ההשלמה. הנוסח עבר קצת גלגולים. הנוסח הראשוני היה להוסיף פסקת משנה 16(א) בתקנה 72(א) לתקנות התעבורה. אני מקריאה את הנוסח הראשוני: "16(א) במקום שסומן כאמור בפסקה (16) וסומן גם בתמרור 439 שבו צוינו פרטי רכב מסוים, אם הרכב אינו זה שפרטיו צוינו בתמרור האמור, צוינו בתמרור כאמור ימים או שעות מסוימים, תחול פסקה זו רק בימים או בשעות שצוינו כאמור." בהמשך לשיחות שהיו לנו עם היועצת המשפטית של הוועדה וגם מול אגף התנועה במשטרה, אנחנו תיקנו את הנוסח, והחלטנו להכניס את זה לתוך פסקה (16),

לא להוסיף פסקת משנה חדשה, אלא להמשיך את (16). והנוסח שקיבל את ההסכמה הוא כזה, אני מקריאה, הנוסח של פסקת משנה (16) יהיה: "ליד תמרור 437, בניגוד להוראות התמרור או ליד תמרור 437 שהוצב מתחתיו או בצמוד לו, תמרור 439 שבו צוינו פרטי רכב מסוים של נכה, אם הרכב אינו זה שפרטיו צוינו בתמרור כאמור, צוינו בתמרור ימים או שעות מסוימים, יחול האמור בפסקה זו רק בימים או בשעות שצוינו בתמרור". היועצת המשפטית, פשוט זה לא חולק לנו, הנוסח שהגעתם אליו להסכמה.

בבקשה. אסביר כמה דברים. בעצם, כמו שעורכת דין שירה יהלומי ממשרד התחבורה הסבירה, במקור הכוונה הייתה להוסיף פסקה נפרדת. מכל מיני סיבות, גם בין השאר, צריך להבין שפסקה (16) בתקנות קבועה לה עבירת קנס.

כדי שעבירת תעבורה יהיה אפשר להטיל בגינה קנס, צריך שיהיה קבועה גם עבירת קנס - - - עבירות תעבורה. פסקה (16) היא עבירת קנס של 1,000 שקל. ברגע שנכנסים לפסקה (16) ולא קובעים את זה כ-(16) (א), אז בעצם אותו בן אדם שיחנה במקום חניה של נכה,

יעבור על האיסור החדש, יהיה אפשר להטיל עליו קנס של 1,000 שקלים. זה דבר ראשון. ברגע שאנחנו נכנסים לפסקה (16), פסקה (16) מנוסחת באופן קצת בעייתי, במובן זה שכתוב בה שאסור לעמוד במקום חניה של נכה, לא כתוב שנכה כן יכול לעמוד במקום חניה של נכה. אז אם אנחנו נכנסים לפסקה, כדאי לתקן כמה דברים. אין שם התייחסות לעניין של ימים ושעות, גם היום יש מקרים שיש שלט של נכה, אבל הוא כן מתוחם בימים ובשעות, אז צריך להבהיר שהאיסור הוא כל עוד זה אותם ימים ושעות שמצוינים בתמרור. והדבר השלישי זה גם העניין של וזה קצת יותר מורכב, שפסקה (16) הייתה מנוסחת ככה שרק יכול לעמוד שם מי שיש לו תו נכה מהסוג של התמרור. והתמרור עצמו אומר ששני סוגי התווים מותר להם לעמוד במקום החניה לנכה. אז נוצרה איזו סתירה, וכדי להבהיר שבעצם שני סוגי התווים יכולים לעמוד במקום של נכה, אז ביקשנו לערוך את שלושת התיקונים האלה בפסקה (16) והתוצאה היא שאנחנו קובעים את האיסור החדש, יהיה עליו קנס, ומוסיפים בעצם לעניין מקום חניה לנכה רגיל את העניין של ימים ושעות. הנוסח הזה מקובל עליך, עורכת הדין כספי?

חברת הכנסת שירלי פינטו, בבקשה. (אומרת דברים בשפת הסימנים,

בעקבות שאילתה שהגשתי לפני כמה חודשים לשר לביטחון פנים, קיבלתי פניה ללשכה שלי, של אזרח עם מוגבלות שבעצם אותה חניה שלו ששמורה למספר שלו, נתפסה על ידי נכה אחר, ונאספו עוד ועוד ועוד תלונות ובדקתי את הנושא, ובאמת לא הייתה שום אכיפה בנושא. נכה שיש לו חניה שמורה והיא נתפסת על ידי נכה אחר, מקבל במקרה הטוב אולי 250 שקל קנס, ולרוב גם לא אוכפים. הגשתי שאילתה לשר לביטחון פנים בנושא, הוא ענה לי לשאילתה שבאמת הנושא הזה לא מוסדר על פי חוק, ואין שום תקנה שמעגנת את זה. אני שמחה על התקנות שהובאו פה לוועדה שבעקבות השאילתה הזאת באמת אנחנו יוצרים את התיקון ומאפשרים לאנשים לשמור את החניה שלהם, כי בסופו של דבר, יש סיבה שזה נועד להיות שמור לאותו אדם עם מוגבלות שזה יהיה קרוב לו לבית. זה לא סתם. ואם נכה אחר תופס לו, אז מה עשינו? אנחנו צריכים למצוא לזה פתרון. אני רוצה להגיד תודה למשרד התחבורה ולשרת התחבורה, מרב מיכאלי, על ההתגייסות בכתיבת התקנות האלה. אני מברכת על התקנות, תודה.) תודה רבה חברת הכנסת פינטו. כל הכבוד על תשומת הלב והפעילות בנושא. אבי סלומה, בבקשה. תודה רבה, אני אבי סלומה, אני יושב-ראש ארגון נכי שיתוק מוחין. יש בארץ כ-40,000 נכי שיתוק מוחין. חלקם מוצאים, חלקם נוהגים. אני מוצא אל ביתי כנכה פולו. אין לי חניה ליד בית, חניה משותפת לרכב אחד. יש כאן בעיה, הבעיה שיש אינפלציה באישורים של תווי חניה. לכולם. כל ילד, כל ציפור קטנה, תקצצי לה קצת את הכנף, היא זכאית לתו נכה. אין הפרדה,

כל הנכים ללא יוצא מן הכלל מותר להם לחנות. אם הם רתוקים, אם לא רתוקים, איפה שהם חונים זהו זה. אין אכיפה, ואין הפרדה בין נכה מרותק יש לו עמוד, יש לו מקום, ובין נכה שאינו מרותק ומסוגל ללכת, הוא עומד שמה ואני לא יכול להזיז אותו, הוא נכה. למרות שהוא פלש, חנה, תפס את מקומי, את המקום שלי. - - - ואני נכים רתוקים, איך יתכן? אני מרים טלפון למשטרה, מרים טלפון לפקחים, הם לא באים. הם אומרים: אין לנו כוח אדם. לא ביום, לא בלילה, לך תחפש אתה מקום חניה אחר. זה חמור מאוד. אני אמרתי, אדוני הפקח? והוא אומר: אני מתקשר לאיש שחנה פה. הוא מתקשר והוא עונה: אני לא יכול, אני נמצא רחוק. אז למה חנית פה? למה חנית אצלי? ככה אני אוהב. אין אכיפה. - - - בחייך, אסור לך לחנות במקום שלי. זה כמו בטאבו. אין אכיפה. תודה רבה. תודה לך אבי. עכשיו תיקון התקנה הזאת אמור לפתור את המצב החוקי. המשטרה, מי מכם יכול להרגיע את אבי שתהיה אכיפה? עורכת הדין סימונה זילבר מהייעוץ המשפטי של אגף התנועה. עוד בשנת 2018 כשהיה התיקון של חוק חניה לנכים, הצפנו את הצורך בתיקון נוסף של תקנה 72 לתקנות התעבורה, התיקון שמונח בפניכם היום, על מנת שנוכל לאכוף. מה קרה מ-2018, אתם יודעים. אנחנו חזרנו מדי פעם על הצורך, ואנחנו מברכים כמובן על זה שהנושא הוצף כעת באמצעות השאילתה של חברת הכנסת פינטו, ואנחנו מחכים לכניסה לתוקף של התקנות האלה, כדי שנוכל לאכוף. אוקיי, זה חשוב. תשימו לב. משרד התחבורה, גם אבי דיבר על האינפלציה בכמות תווי הנכה, 250 אלף תווים, אם אני זוכר נכון. אשמח התייחסות לזה. אני הבנתי גם לעניין ההפרדה בין תג נכה, בין סוגי תגי הנכים, שזה עניין שבטיפול. הוא ידוע אם אני לא טועה כבר משנת 2011 ויש הרבה דיונים וקביעת מדיניות בעניין. זה עניין שצריך להציף אותו ולקבוע מדיניות, שוב, מ-2011, הפירוש של תמרור 437 השתנה בעקבות פנייה של ארגוני הנכים דווקא. ולכן זה משהו שצריך לקבוע בו מדיניות. אבל זה גם לא הנושא שלשמו התכנסנו. אני יודע. אבל העלה כאן אבי את הנושא. למה אדם בריא שחונה במקום שלי מקבל 1,000 שקל קנס, ואדם נכה מקבל 50 שקל? אבי, אני רוצה לעזור לך. התקנה הזאת אמורה לפתור את זה. ואני אומר לך ואני מבקש ממך, אם אתה רואה שבשבועות הקרובים לא משתנה המצב אצלך, תדבר איתי ישירות ואני אעזור לך. (אומרת דברים בשפת הסימנים,

מתי התקנה נכנסת לתוקף?) היושב-ראש, אני אומר: מדוע כשאדם בריא, ללא תו נכה, חונה במקום שלי מקבל קנס 1,000 שקל. במקרה של אכיפה. מדוע נכה - - זה לא בסדר, ולכן עכשיו אנחנו מתקנים את זה. - - - עבירה. מתקנים ואם זה לא יתוקן ולא תראה שינוי, תדבר איתי. מתי התו אמור להיכנס? מכיוון שאין סעיף של כניסה לתוקף, זאת אומרת שהתקנות נכנסות לתוקף באופן מידי עם פרסומן.

עינב ניסים ברנס, בבקשה.

להלן תרגומם: ומתי הם יפורסמו?) תלוי במחלקת חקיקת משנה במשרד המשפטים. בדרך כלל זה עניין של ימים. אבל זה לא - - - עניין של ימים. בבקשה, עינב.

אני עינב ברנס, מפקח ארצי על נגישות בניינים בנציבות לשוויון במשרד המשפטים, אנחנו מברכים על התיקון הזה. אנחנו מכירים את הבעיה מתלונות. יש לנו מוקד שמקבל 5,000 פניות בשנה ואנחנו מכירים את הבעיות האלה. גם בנושא של הפרדת התמרורים הייתה לנו פנייה והיינו בקשר עם משרד התחבורה, ואנחנו ממליצים על תמרור שונה למקום חנייה לרכב גבוה ומקום חנייה לרכב רגיל. הכמויות שלהם נפרדות בתקנות התכנון והבנייה, ההוראות כשמישהו עושה חניות נכים זה לעשות חניות אחרות ונפרדות מבחינת הגודל בדרישות. אנחנו חושבים שזה גם צריך להיות מטופל באכיפה של ההפרדה. כיום הרכב הרגיל מנצל את החנייה של הרכב הגבוה, ולא כך אמור להיות, הרכב הגבוה זה צרכים אחרים. עוד בעיה שיש ולא ראיתי שהיא מטופלת בו, כשאתה בונה חניות נכים, ואתה עושה אותם כרצף של חניות, אתה עושה מעבר בין החניה לחניה. ומה שקורה הוא שבחניות של רכב גבוה, זה 2.5 מטר. אנשים עם רכב נכה נכנסים בתוך המעבר, כי הם יכולים לחנות, וחוסמים בעצם את המעבר שאמור לשרת את היורדים מהרכב ולעלות אל המדרכה. לפחות שני מטר. זה אמור להיות ברכב גבוה

ממש רכב נכנס שם, שלא לדבר עכשיו על הבימבות שאנשים מסתובבים איתם וחונות וחוסמות הכול. אז אם אתם מטפלים ואוכפים, אז גם את הנושא הזה, גם את ההפרדה בין סוגי רכבים וגם את החנייה במעבר שהוא מוקצה במיוחד ומסומן למעבר. עינב, תודה רבה. אנחנו ממש קצרים בזמן. ישראל אבן להב, בקצרה. שלום, מה שעינב מתכוון, אני העליתי את זה בפניו. אני חושב שהמעבר המשותף הזה חשוב ושירשמו פה למי שחונה, אפילו רכב נכה, דוח בדיוק כמו שהוא חנה בחניית נכים ללא רשות. דבר שני, כמתנדב במשך כ-45 שנה במשמר האזרחי, כולל בסיור, אני יודע שניתנה הוראה במשטרה לא לאכוף בחניות נכים, אלא אם נכה מתלונן, ואז הם שולחים את השיטור העירוני שלהם יש רק סמכויות חלקיות, לא בדיוק כמו של שוטר. לכן אני חושב שמשטרת ישראל פה פשוט מטעה את הוועדה. פשוט יש הנחיות מאגף התנועה,

יש לי את הכול. היום אני כבר לא מתנדב אז אני יכול לדבר חופשי. זה לא תקין מצד משטרת ישראל כל מה שנעשה. גם כיום כאשר מזמינים אותם, למעשה אין אכיפה. אין שום אכיפה. ישראל, תודה רבה. המשטרה, תגידו: זה נכון או לא נכון? אנחנו לא מכירים הנחייה כזאת של לא לאכוף חניות נכים ולהשאיר את זה לפיקוח העירוני. יש סמכויות לאכיפה, למשטרה בערים.

אגף התנועה לא נמצא בערים, אבל המשטרה בערים בהחלט אוכפת, יש נתוני אכיפה יפים. אין לי את הנתונים בפני, אבל אפשר להעביר. בסדר גמור. חברת הכנסת פינטו, רצית להגיד משהו? (אומרת דברים בשפת הסימנים, להלן תרגומם: רציתי להתייחס בהמשך למה שאמרו פה על נושא חניות הנכים שתופסים את המקום שאמור להיות לנכה עם מעלון וצריך לעשות את ההפרדה בין התווים, בין סוגי תווי החניה. זה נושא שעלה אצלי בוועדת המשנה לנגישות עירונית, עשינו דיון בנושא הזה של חניות הנכים. בעבר הייתה הפרדה בין התווים, לצערי זה בוטל. העליתי מול משרד התחבורה לפעול ולנסות לבדוק את האפשרות כן לעשות את ההפרדה בתווים ובחניות עצמן כדי להבטיח שלכל אחד תהיה את החניה הנוחה). אדוני ממולי, אליהו בן מויאל.

סמנכ"ל עמותת מיוחדים וחבר פורום הנכים. אני עומד מול חברת הכנסת ונצמד למפקח, בנושא של החניות, אני למשל, אני אבא לשלושה נכים: שתי ילדים מרותקים לכיסאות גלגלים, תודה רבה לה'. אני צריך לעמוד עם הרכב שלי ויש בעיה עם החניות מבחינת הרשויות המקומיות שנותנים לך חניה, זה סימון שהוא לא מספיק לרכב גדול כמו שלי, שהמעלית צריכה לרדת. אחר כך אם אני עומד, הרכב של הילד, עומד בצד השני, גם החלק הוא קטן ואין שום מעבר בין שני הרכבים האלה. ואז באים רכבים שעומדים מכל מיני מקומות, במיוחד אצלי שאני גר ליד בית ספר, אז בוא תראה איזה קטסטרופה שאני צריך להרים 30 טלפונים לעירייה ולפקחים והם עונים: אין, לא באו, לא ככה. אנחנו כאן - - - יש פה הצעה, והיא צריכה להיות הצעה משותפת, בעניין הזה של התמרורים, לשנות את נושא התמרורים, ובין קטועי הרגליים לבין המוגבלים - - - משלוש.

אנחנו לא יכולים לשנות כאן את התקנה, אבל אנחנו כאן באים לפתור בעיות. חברת הכנסת פינטו, האם מעניין אותך לעזור לאדון? (אומרת דברים בשפת הסימנים,

תדברו וננסה לעזור בזה,

אנחנו יכולים להגיע להצבעה? צריך הקראה או שכבר הקראנו מבחינתכם? בעצם עורכת הדין יהלומי הקריאה את הנוסח. אז מצביעים על הנוסח שהקריאה. אין בעיות. חבר הכנסת פינטו, לדעתי אין לך הצבעה כאן.

אין לי זכות הצבעה, אבל אני פה להשתתף בחגיגה). אין בעיות, אז אעשה משהו שעשיתי גם אתמול מי בעד? מי נגד?

התקנות עברו. תודה רבה, בהצלחה. הישיבה ננעלה בשעה 14:35.